29 ביוני 2022, ל' בסיון תשפ"ב. השעה היא 14:30, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 218) (שינוי המונח נכה), התשפ"א-2020, בקשה להחלת דין רציפות, של חבר הכנסת יעקב אשר, חבר הכנסת משה גפני.

חבר הכנסת אשר, בוא תיתן הסבר קצר על הדיון. הנושא הזה היה בדיון בקדנציה הקודמת ואושר בקריאה ראשונה. ברור לי שזה יגיע לקריאה שנייה ושלישית. נצטרך לדון כי עלו נושאים מסוימים. אף אחד מאיתנו לא רוצה לעשות דבר טוב שייצא ממנו דברים שאינם טובים. מאחר ויש חשיבות גדולה מאוד בעניין הדקלרטיבי הזה, ואני בטוח שגם את נחשפת לזה, הרבה מאוד אהדה לדבר הזה. יש גם חשש. בהגדרות מסוימות יש עוד בעיה של סוגיה של נכי צה"ל,

אתה מכיר את זה טוב ממני. מכיר את כל זה. בשביל זה יש שולחן, ופעם קרא לזה ד"ר אבישי ברוורמן, חוכמת השולחן, ואת זה נפתור כאן. בטח כשיש גם יושבת-ראש כזאת, לא יודע מה יקרה לקדנציה הבאה, אבל אם היו מעלים את זה היום לדיון במסגרת ועדת ההסכמות, אז על הוועדה הזאת הייתי מצביע כנראה בעד, אני וחבריי. באמת הדבר הזה הוא מאוד חשוב לאנשים, הוא מאוד חשוב לשיח. נכון, כל התפיסה, השפה עצמה, הטרמינולוגיה. להתאים את זה לרגולציה, להגדרות במיוחד של הביטוח לאומי. למה אני גם סמוך ובטוח שאנחנו לא עושים טעות? כי בדיון הקודם ישב כאן מנכ"ל הביטוח לאומי, והוא האחרון שחשוד בעיניי שלא מבין או לא יודע, והם תמכו בזה. רק תסביר במה תמכו. המושג של נכה עשוי להיחשב כבעל משמעות שלילית ועלול לפגוע בכבודו של מישהו, מכוון כלפיו, לפיכך מוצע להחליף בחוק הביטוח לאומי נוסח משולב התשנ"א, את המונח "נכה" במונח "אדם עם מוגבלות", ולהחליף את המנוח "נכות" במונח "מוגבלות", בהתאמה. מוצעים תיקונים גם בילד נכה ועקרת בית נכה וכו'. ההצעה מתקנת רק את המונח הלשוני ואין בהחלפת המונח כדי לשנות את ההסדרים המהותיים שנוגעים לאותם אלה. אני על זה מוסיף כמו שאמרתי בהתחלה, יצטרכו התאמות, יצטרכו למצוא פתרונות. אסיים בזה שבדיון הקודם שהיה הועלו כמה קושיות והיו כמה שהתנגדו, אבל היו גם הרבה שהיו בעד. עמדת הביטוח לאומי כפי שהשתקפה כאן בוועדה, הייתה שצריך לתקן את הדברים שצריך לתקן, אבל הם היו מאוד בעד העניין הזה ולכן אני מבקש דין על רציפות כדי שנוכל להמשיך לטפל בזה. לשם זה התכנסנו. תיכף נעשה על זה הצבעה, אבל רצית עוד לומר, בבקשה היועצת המשפטית. כן, שני דברים. קודם כל לגבי מהות הצעת החוק, כמו שאמר חבר הכנסת, בהחלט זו הצעה שעברה בקריאה הראשונה ובדיון כבר באמת עלו כל מיני סוגיות שצריך יהיה להשלים את הדיון בהן, גם מבחינת באמת מה הוא המונח. היו דעות שמאוד שמחו על השינוי המוצע והיו כאלה שביקשו כן לשקול או לחשוב על אולי מונח אחר. אני רק אגיד שמבחינה משפטית המונח "אדם עם מוגבלות" זה מונח שיש בו כבר שימוש בחוקים אחרים כמו חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, ואין חפיפה בין קבוצת האוכלוסייה שהחוק הזה חל עליה לבין קבוצת האוכלוסייה שהיום מוגדרת כנכים לפי חוק הביטוח לאומי, לכן יש גם איזשהו חשש שיהיה בלבול או ייווצר איזשהו כפל במונח, בצורה משפטית לא נכונה, ולכן זה משהו שבאמת אמרנו שנדון בו. יש גם חוקים נוספים שאמרנו שצריך לבדוק אותם, שזה חוק הנכים, חוק נכי צה"ל, שגם שם צריך לראות אם וכיצד נחליף שם את המונחים,

גם בתוך חוק הביטוח לאומי לא נגענו בפרק של נכות עבודה, שזה גם משהו שאמרנו שנשקול. עבודה ונכי צה"ל זה שתי הנקודות.

זה הערה מהותית. כמו שאמר חבר הכנסת, יש עוד עבודה. ומבחינת הפרוצדורה? מבחינת הפרוצדורה, לפי חוק רציפות, הדיון בהצעות חוק, חבר הכנסת יעקב אשר היה בכנסת הקודמת. זו הייתה הצעה שלו והוא זה שמבקש כרגע להחיל את הרציפות. זו צריכה להיות החלטה של הוועדה שלנו, כי זו הוועדה שהכינה את ההצעה ולכן התכנסנו. הממשלה קיבלה הודעה על הדיון הזה 21 ימים מראש על פי חוק. לאחר שהוועדה תקבל את ההחלטה,

ההצעה הזאת תהיה מונחת במליאה ואז יש הזדמנות של שבועיים או לסיעה או לממשלה להתנגד, וככל שלא תהיה התנגדות, המליאה מאשרת את הרציפות ואז בעצם זה יכול לחזור לוועדה.

אז אנחנו נצביע עכשיו בהחלט על ההצעה, בקשה להחלת דין רציפות. אנחנו מצביעים על זה כעת. מי בעד? אני מצביע במקום הרב פינדרוס. הצבעה בעד 3 אושר במקום פינדרוס, שלושה. אין מתנגדים ואין נמנעים ולכן ההצעה התקבלה.

חבר הכנסת אשר.

תודה רבה, הדיון ננעל. הישיבה ננעלה בשעה 14:38.